אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת, ה-20 בינואר 2021,

בשבט תשפ"א. הנושא על סדר-היום: הצעת תקנות סמכויות

האיסור הוא לעלות חולה. התיקון השני מדבר על מקרה של אדם שהיו לו תסמינים ב-14 הימים האחרונים, והיום אדם כזה שהיו לו תסמינים לפני 14 ימים לא חייב בבידוד, הבידוד הוא רק במקרה של מחלת חום, 48 שעות אחרי מחלת חום. בתקנות תעופה הוחמר התנאי הזה, נקבע שאתה לא יכול להגיע גם אם היו לך תסמינים לפני 14 ימים, ובעצם כאן ביחד עם התיקון הנוכחי נוספה האפשרות לאותו אדם, שכבר הופיעו לו תסמינים והוא ביצע בדיקת קורונה לאחר תחילת התסמינים, אם הוא יצא שלילי בבדיקה הוא יכול לעלות. אם הוא חייב בבידוד מסיבה אחרת, אותו אדם לא יוכל לעלות. בדיקת הקורונה עוזרת רק במקרה שאתה לא חולה או חייב בבידוד מסיבה אחרת. ומספיקה בדיקה אחת?

אבל זה רק במקרה שאתה לא חייב בבידוד מסיבה אחרת. אם היית במגע הדוק ואתה חייב בבידוד, אתה לא יכול לעלות לטיסה עדיין. זה רק לעניין התסמינים,

התיקון הבא שחשוב פה מדבר על מתי האיסור שקבענו, שדיברנו עליו כאן בהתחלה, יחול על אנשי צוות. באופן כללי, אנחנו קבענו שאם אתה נמצא מחוץ לישראל פחות מ-72 שעות התקנה הזאת לא תחול עליך. הרעיון היה שיש חשש שבן אדם לא יספיק לבצע בדיקה ולקבל את התוצאה, אם הוא נמצא פחות מ-72 שעות מחוץ לישראל. לכן אם אתה נוסע לנסיעה קצרה, שהיא פחות מ-72 שעות, גם אנשי צוות וגם נוסעים לא יהיו חייבים לבצע את הבדיקה הזאת. לא רצינו שאנשים יאריכו את הנסיעה רק כדי שהם יוכלו להספיק, כי בסופו של דבר אנחנו חוששים מהנסיעות האלה וחוששים מהשהייה בחו"ל, ולכן לא רצינו שיאריכו את הנסיעה רק כדי להספיק לבצע את הבדיקה.

שאלה כללית, לא משפטית: האם ידוע לנו, אנשי צוות אוויר התחסנו? באופן כללי מישהו פה יודע לומר? גם אם לא, אז חלים עליהם אותן הנחיות כמו - - - ברור. אבל אנחנו רוצים להפחית סיכונים על הנוסעים, אז אני חושבת שהתשובה לשאלה רלוונטית, אם בכלל הייתה הוראה לצוותי אוויר להתחסן, כדי פחות לסכן את הנוסעים. אחרי שתעבור הקורונה הייתי באמת רוצה, רק בשביל הסקרנות שלי,

זה מאוד חשוב לבריאות הנוסעים.

אני אומנם עם מסיכה, לא רואים את הבעות הפנים שלי. אחרי שנירגע ותעבור המגיפה, הייתי באמת רוצה לקבל דוח ממשרד הבריאות, לראות לפי תעודת זהות ותאריך לידה ותאריך חיסון. ואז נראה הרבה דברים מעניינים.

ועדת החקירה תסתכל גם על זה. אנחנו הרי באים פה לתקן משהו שממשלה הייתה צריכה לעשות כבר לפני 100 ימים לפחות ולא עשתה.

כחלק מההתמודדות צריך להבין בכלל, או שגם זה ייזכרו עוד חודש להגיד: צוותי אוויר צריך להורות להם להתחסן. צוותי האוויר מבודדים, הם בתא נפרד, בקוקפיט. אגב, אין פה בכלל בתקנות את החיסון. למיטב ידיעתי, הם יורדים למלון וחוזרים. אני לא מבין, מזכיר הממשלה לא יודע שיש חיסונים?

מה הכוונה? בממשלה לא יודעים על זה שיש חיסונים כרגע? למה זה לא נכנס לתקנות? תנו לה להשלים את ההסבר.

אמרתי קודם שכן. זה נמצא פה בתקנות? הדרכון הירוק לא מוזכר - - - הדרכון הירוק הוא לא חלק מזה, אבל יש התייחסות למישהו שהתחסן, שמוכר כמתחסן בישראל. באיזה סעיף? נגיע לזה. טל, מרגע זה, לפרוטוקול, אליי זה אומר, ואת תמשיכי להסביר את מה שהקראת.

אז רציתי להגיד, שלאנשי צוות אוויר יש פה בעצם התייחסות נוספת, שאולי רננה יכולה להסביר למה היא נדרשת, אבל איש צוות אוויר שהגיע לישראל לתקופה של פחות מ-72 שעות לא יידרש לקיים את התנאים כאן.

אני אשמח שרננה תסביר. צריך 72 שעות כדי שידביק? אני לא מבינה את ההיגיון.

נפנה את השאלה הזאת לרננה מרת"א אני מציעה. צוות אוויר ישראלי או בין-לאומי? כל צוותי האוויר. אם הם מגיעים לישראל לפחות מ-72 שעות הם לא נדרשים.

הם לא נמצאים במגע עם אנשים. אנשים שלא נמצאים במגע עם אנשים במטוס, למה הם צריכים - - - כי הם יורדים מהמטוס. אבל הם לא נמצאים במגע עם אנשים. הם מגיעים למלון?

בואו, לא ניכנס פה להיסטריה מוחלטת. אבל יש גם היגיון בחלק מהדברים. אנחנו פה, אדוני היושב-ראש, בוועדת הכלכלה, דיברנו מספיק פעמים על המתווה של החזרה של הטיסות, ואמרנו: אם היינו מסתכלים בהצעות שהוגשו לוועדת הכלכלה, מזמן היינו מוציאים כבר את כל הטייסים מהמשוואה הזאת, כי כל צוותי הטייסים בכלל לא נמצאים במגע עם הנוסעים. אבל עכשיו זה לא המצב הקיים, כי יש לך חיסונים, אתה יכול לדרוש - - - לא.

מה הקשר חיסונים? אני צריך לדרוש שטייס שלי יתחסן כתנאי שימשיך להיות טייס?

טייס נכנס למלון - - - כמו שמחייבים צוותי הוראה, זה אותו דבר. עוד פעם, אני חושב שיש אנשי מקצוע בתחום התעופה, שהניחו בפני ועדת הכלכלה מתווה, ושם כתוב איך אפשר להגן על הטייסים. לפני החיסונים.

אוקיי, תודה. רק אני אומרת, שגם ד"ר אשר שלמון מבקש להתייחס לשתי השאלות. אז מה אם הוא מבקש, טל? את רוצה לנהל את הדיון? לא, רק העברתי את הבקשה.

יוסי פתאל, בבקשה. תודה רבה. ממש בקצרה בעניינים האלה,

כפי שאמרת,

יש קשר לדיון בנושא של הדרכון הירוק, ואני חושב שצריך להיות חיבור בין הדברים. חשוב לי להגיד, שנאמרים כאן דברים שמבחינת ההיתכנות האופרטיבית שלהם לא קיימים. מה זה למשל בדיקת אישור? מגיע בן אדם עם איזשהו נייר ואומר: נבדקתי או יש לי חיסון. לדברים האלה היום בעולם יש איזשהם סטנדרטים גלובליים שמשרד הבריאות בישראל עוד לא התחיל להתעסק איתם. הוא חושב שזה ילך לכיוון של הסכמים בילטרליים, דבר שכנראה לא יקרה. גם לגבי חיסונים. אגב, לגבי ישראלים, יש כבר ברשות ההגירה את המידע לגבי מחלימים ומחוסנים. כשהם מגיעים לשדה שמים להם סרט ירוק על היד והם הולכים ישר למזוודות, אחרים שמים סרט אדום והם הולכים לבדיקה ולמסלול אחר וחייבים ללכת לבידוד. במה שקשור לישראלים המדינה די מסודרת. ביציאה זה לא כל כך מעניין ולא עושים שום בדיקה. לגבי הדיון שהוא בעיקר על יוצאים מן הכלל ולא על הכלל, חשוב לי להגיד שבעולם כולו הנושא של תיקוף האישורים בייחוד שהולכים להיות מעמדות בין סוגי החיסונים, שהעולם לא מכיר נגיד בחיסון הסיני והרוסי והוא מכיר רק בחיסונים של ה-FDA הנושא של בדיקת סוג החיסון יתחיל ליצור מצבים של הגבלות תנועה בעולם, דורש איזשהו תיקוף, ולידציה, והתחברות למערכות ואפליקציות בין-לאומיות שכבר היום מנהלים. לצערי ישראל עדיין לא הצטרפה לעניין והיא מנסה לייצר סטנדרט משלה. אין לי זמן עכשיו להתחיל לדבר על איך זה נראה, אבל השיטות האלה כבר קיימות ופועלות. גם לנו - - - ישראל גם לא תכיר, סליחה שאני קוטע. שמענו את הפרויקטור וגם שר הבריאות אמר שזה יכול ליצור בעיה בין-לאומית עם המדינות. יבגני, בסדר. אז אני אומר: אין אשליות פה, ישראל לא תכיר בחיסונים שלא קשורים ל-FDA.

משפט אחרון. המבנה הזה של התקנות, לגבי תנועה של תיירים שהם אינם ישראליים משדה התעופה, מאפשרת רק 10% מהתנועה שהייתה ב-2019, מכיוון שזרים נאלצים לעבור תהליכים של תשאול וכו', ואופרטיבית התקנות האלה טובות כל עוד לא תהיה תיירות. תודה.

זו הכוונה. התקנות האלה טובות כל עוד יש לנו קורונה.

צדיקביץ. בבקשה,

תציג את עצמך, לבקשת הפרוטוקול וחברי הכנסת. בוקר טוב, אני יושב-ראש מנהלי התחנות בנתב"ג, ומשמש גם מנהל התחנה של דלתא איירליינס. יש לי כמה שאלות לגבי התקנות החדשות: אחד, האם התקנה החדשה, שבה אמורות חברות התעופה לבדוק את בדיקת ה-PCR לפני העלייה למטוס מחו"ל לארץ מבטלת את הצהרת הבריאות הקיימת?

תרשמו את השאלות, טל ורננה, כי תשובות בסוף. שתיים, האם ברגע שהנוסע מבצע את הבדיקה 72 שעות לפני העלייה למטוס לארץ, הוא כבר לא יצטרך עוד פעם את הבדיקה בכניסה, כפי שקיימת היום?

גיל סתיו. שלום, אני מישראייר. מספר נקודות. הנקודה הראשונה היא כל נושא האחריות והשיטור. כיום חברות התעופה הפכו להיות השוטר או השומר לכל - - - הכניסה לארץ. אני מזכיר שבדיונים קודמים של הוועדה עלה כל הנושא של הסטנדרטיזציה - - - תשפר את האיכות, לא שומעים איתך. ליהוא הכהן. לא הצלחנו לשמוע אותך, אני מצטער. שלום לכולם, אני סמנכ"ל מבצעים בחברת אל-על. אני רוצה להתייחס למגבלה על הצוותים ולהגיד את הדברים הבאים: אנחנו למעשה בחודשים האחרונים חיים ומתנהלים לפי כללים מאוד נוקשים של רת"א ומשרד הבריאות, שאומרים את הדברים הבאים. עם הכללים הנוקשים הבאנו לפה את כל המוטציות האפשריות בעולם. בבקשה, אדוני, אל תתייחס לדברים שלי. אני אגיד ככה: הצוותים שלנו, ברגע שהם נוחתים בחו"ל, הם הולכים למלון ליד שדה התעופה או בתוך שדה התעופה, בעצם נכלאים בחדרים שלהם, לא יוצאים מהחדר. כל תקופת השהייה שלהם הם אוכלים בחדרים, אסור להם לבוא במגע עם אף אחד, לא בינם לבין עצמם ולא עם האוכלוסייה המקומית, בעצם עד זמן טיסה, ואז הם חוזרים לארץ. זה הכללים שאנחנו היום מחייבים את כל צוותי הטיסה שלנו, אנחנו בודקים אותם, עושים להם ביקורות שאכן הם עומדים בכללים הללו, כללים מאוד נוקשים. ולכן אנחנו מבקשים בעצם לפטור את הצוותים הישראלים מחובת הבדיקה בחו"ל, כי עכשיו המשמעות היא להתחיל להסיע אותם לכל מיני מרפאות מקומיות בהסעות, חשיפה עם נהגים מקומיים, או לעמוד בתורים עם אוכלוסיות מקומיות, ולהערכתנו הדבר הזה מסכן אותם. זו הבקשה שלנו. ולחילופין, אם הבקשה לא תתקבל, אנחנו מבקשים לפתוח את המגבלה ל-120 שעות, כדי שבאמת נוכל לראות שכל הטיסות שלנו מתופעלות בתחום הטווח הזה. זו הבקשה.

אורי סירקיס איתנו? אני רק רוצה לענות לכמה דברים - - - לא עכשיו, שלמון. כי פתחתם לי מיקרופון.

לא חייבים לקפוץ על כל מציאה. בבקשה, אדוני. אם סירקיס לא נמצא, אמיר רוגובסקי, אל על. אם אפשר שוב את רשות הדיבור, גם בשמו של אורי? פשוט מקודם לא שמעתם אותי. אם שיפרת את איכות הקו כן, בבקשה, אדוני. כן, שיפרתי את איכות הקו. רק קח את הסיכונים עליך, במקומו של אורי סירקיס אני לא הייתי - - - בוא

כפי שעלה בדיונים קודמים של הוועדה, בעצם חברות התעופה הפכו להיות סוג של שוטר במי נכנס לארץ, מי לא נכנס לארץ, ראינו את זה גם בנושא של הצהרות הבריאות. וחלק מהתהליך שקורה פה כל הזמן, שמשיתים ומעלים את הקנסות על חברות התעופה. במקרה שאנחנו מדברים כרגע, אנחנו עובדים עם תחנות בחו"ל. אנחנו מדברים על טווח של עוד שלושה ימים, עד אז לא ניתן יהיה להכשיר את כל האנשים, את כל הצוותים הזרים, כדי להבין מה זה תעודת מתחסן ישראלי ומה זה תעודת מחלים ישראלי. ולכן בתחילת הדרך יהיה פה איזשהו - - - שמעתי,

אני אענה במקום כל הצוותים. הוכחתם לנו במקרים אחרים שאתם יודעים לתפקד גם תוך 24 שעות, כשזה עסקי וכלכלי.

ברשותך, אני אסיים את כל הנקודות, גם לגבי הצוותים ואז - - - תודה רבה לך. אורי סירקיס לא איתנו, אמיר רוגובסקי לא נמצא?

אלדאג. שלום לחברי הוועדה, אני קברניט בחברת אל על, מייצג פה את איגוד הטייסים. אני רק מחזק ורוצה לתת טיפה אינפורמציה לגבי נושא של צוותי טיסה בחו"ל, בתור אחד שמבצע את הטיסות האלה באופן סדיר. ראשית - - - הבידוד, אז לפי תקנות משרד הבריאות, חברות התעופה מקפידות על בידוד הצוותים. גם במהלך טיסה, במידה וזו טיסה עם נוסעים, לצוותי האוויר אין שום מגע עם הנוסעים, למעט צוותי הקבינה שמטפלים בנוסעים. צוותי הטיסה מבודדים לחלוטין. כל הצוות עובר לבית מלון בחו"ל, מבודד, סגור בחדרים, אוכל בחדרים, לא יוצא מהחדרים עד לאיסוף, לטיסה בחזרה. וכך אנחנו מקיימים בידוד מלא בכל השהיות שלנו בחו"ל, ומקפידים באופן מלא - - - תודה.

מידן בר, השלמה. הרבה להוסיף על מה שקברניט עמוס - - - תציג את עצמך, לא כולם מכירים.

קברניט מידן בר, יושב-ראש איגוד הטייסים הישראלי. אני מצטרף לשלוש נקודות מהוועדה. קודם כול צריך להגיד גם מילה טובה: באיחור אפשר לעשות גם דברים טובים. זה דבר ראשון.

למי שמאוד דאג לטייסי ישראל ונזכר עכשיו, אז כמו שקברניט עמוס אלדאג אמר, אנחנו שוהים בבידוד בחו"ל. לא דבר נעים, אבל בכדי לקיים תעופה בישראל זה מה שאנחנו עושים. דרשנו להקדים גם את החיסונים, אני שמח שגם זה קורה. ואני מצטרף לקריאה של אל על, שלא לחייב עכשיו בנוסף את צוותי האוויר ב-72 שעות בדיקה, כי זה מאוד מאוד מקשה על התפעול ולא נדרש. הדבר האחרון, והוא הבקשה: תסתכלו טיפה קדימה. כרגע אנחנו מדברים על אישורי מעבר ודרכון ירוק. זה יקרה לנו בעוד שבוע-שבועיים, נצטרך לדון בזה גם. אנחנו כבר רואים שמנכ"לי חברות התעופה, איגוד חברות התעופה, וחברת אמירטס ואיתיחאד מן הסתם הולכות לעשות פיילוט בעולם על דרכון ירוק. אבל מדינת ישראל, שהיא המובילה בעולם בחיסונים, צריכה להיכלל בפיילוט הדרכון הירוק. זה יגיע לפתחה של הוועדה. אני חושב שצריך לקיים על זה דיון די בקרוב. ואני שוב אומר: אני רוצה להגיד לכם תודה. זה דבר טוב מאוד שקרה. אנחנו אומרים את זה כבר עשרה חודשים, וטוב שהוא קרה. תודה רבה לכם. תיקון תקנה 17. הצבעה.

היו לי שתי הערות קטנות לעניין - - - - - - מה אתה רוצה? עד עכשיו לא דיברת? אנחנו לא דיברנו. על תקנה 17 לא דיברתם? לא.

על כל מיני דברים. אוקיי, ניתן לכם רשות דיבור. לא נגמור את הדיון בלי שתדברו.

אתם מתייחסים כאן לבדיקת PCR, שהיא איננה מוגדרת כאן בתקנות. אני מסב את תשומת הלב לכך שבחוק המסמיך, בסעיף ההגדרות, יש הגדרה ל"בדיקת קורונה" בדיקת נשאות לנגיף הקורונה. צריך לעשות איזושהי האחדת מונחים. ככלל ההגדרות שקיימות בסעיף ההגדרות נשאבות לתוך חקיקת המשנה. זאת הערה אחת. הערה שנייה, לעניין האישורים שמעידים על קיום האמור בתקנה 30(א)(3) אני מתייחס כרגע לפסקה (4) בתקנה 1 מדובר,

על אחד מהאישורים, לא צריך את כל האישורים שמנויים שם. אז זה איזשהו תיקון נוסחי, שיש לו משמעות מהותית כמובן, וצריך יהיה לעשות אותו. כרגע אנחנו כאמור לא יכולים לתקן את נוסח התקנות, אבל כשהן יובאו מחדש להארכת תוקף, התקנות האלה פוקעות ב-3 בפברואר, אני מבקש שתבחנו את שינוי הנוסח. במושגים פה אני לא רואה את המחוסן. כן, אין התחסנות. אני רואה פה מחלים, אני רואה פה בדיקה, ואני רואה אישורים - - - יכול להיות שהייתי צריך לקרוא את כל התקנות,

תעני גם ליועץ המשפטי - - - לא, פה זה לא מופיע - - - זה לא מופיע בכלל בתקנות החיסונים. אני אסביר לגבי שתי השאלות. קודם כול השאלה הזאת לגבי מתחסן אז כתוב בדברי ההסבר, ולכן אני גם אומרת את זה כאן לפרוטוקול: ההגדרה כרגע בישראל של מתחסן היא בתוך ההגדרה של מחלים. בעצם ההגדרה של מחלים קובעת, כרגע נכון לעכשיו, ששבוע לאחר קבלת המנה השנייה בן אדם הופך למתחסן, ושמתחסן שווה ערך למחלים. מה זה בפסקה (1): "המילים "לעניין זה מחלים לא ייחשב חולה" יימחקו"? אז איפה הוא נמצא? אה, זה מפנה לתקנה 30. בגלל זה היושב-ראש אמר שהיה נכון אולי להקריא את תקנה 30. היינו צריכים להקריא את כל התקנות. אני אתן לכם טיפ: אתם מכירים את התקנות, אתם מגישים לנו אותן.

לא רציתי להעמיס על הדיון הרבה פרטים.

אנשי המקצוע, חושבים שהיה עדיף שנלמד את כל התקנות, אז להבא להעיר את זה.

בסעיף 2: "מי שבידו אישור החלמה תקף שניתן כדין בידי משרד הבריאות בישראל" אני רק רוצה לחדד את זה מבחינתכם אישור החלמה זה גם אישור חיסון? כן. מה שכתוב פה בסעיף 2 בתקנה 30. שבוע לאחר המנה השנייה. בסדר גמור. טל, תקריאי הכול, נעשה הצבעה אחת.

לאחר הקראת כל סעיף צריך להיות הסבר,

כמובן, יהיה הסבר.

ההצבעה בסוף על הכול.

רגע, התייחסות למה שאני הערתי? אתם רוצים עכשיו או בסוף? לא, בוודאי שעכשיו. פשוט זה אני מציעה שאשר שלמון יסביר.

מה זה אומר בדיקת PCR? אני לא שאלתי מה אומר בדיקת PCR, שאלתי מבחינה משפטית מה ההבחנה בין בדיקת PCR לבדיקת קורונה שקבועה בחוק. זו שאלה משפטית, לא שאלה מקצועית.

בדיקת הקורונה לא מדברת דווקא על בדיקת PCR. תני לאשי, שיתייחס גם לשאלה הזו. אנחנו כן רואים חשיבות בבדיקת PCR ולא בבדיקות מסוג אחר, כמו אנטיגנים. אתה יכול לתת לנו הסברים? מאחר שהעליתם את המושג הזה, ואנחנו לא נפספס, תסביר לנו מה ההבדל, מה כל בדיקה. בדיקת PCR היא בדיקה שבה בודקים את הרצף הנגיפי ברמת מולקולת ה-RNA. בדיקת אנטיגנים מחפשת חלקיקי חלבון של הנגיף. היא בדיקה פחות אמינה, פחות טובה, ובהרבה מאוד מקומות אי-אפשר לסמוך עליה, היא כמעט כמו זריקת מטבע - - - דורשים PCR. והבדיקה שאנחנו עושים בארץ? בארץ להגדרת מחלה והחלמה אנחנו דורשים PCR, לא בדיקת אנטיגן. בדיקות אנטיגן הן - - - מהירות. רצית להתייחס? אתה כבר ברשות דיבור.

יש שורה של שאלות, פשוט ברמה העובדתית אשמח להתייחס. חיסון צוותי אוויר אנחנו נתנו הוראה לחסן עכשיו את כל צוותי האוויר הרלוונטיים, גם טייסים, גם דיילים, בכל החברות הישראליות. אני מניח שהם יסיימו את זה בשבועיים הקרובים, לפחות את המנה הראשונה. לגבי הייחוד של צוותי האוויר, שהעלתה חברת הוועדה ענו קצת אנשי התעשייה, אבל אני אגיד יותר. אנחנו פוטרים צוותי אוויר, כרגע לפי התקנה, עד 72 שעות. ב-72 שעות האלה הם שוהים בחו"ל תחת תנאי הגבלה. לא בידוד בדיוק, אבל הגבלה מאוד חמורה. רת"א פנו הבוקר, ביקשו שנשקול בגלל הצוותים בארצות הברית, בצפון אמריקה, להאריך ל-96 שעות. אנחנו נבדוק ונשקול. בכל מקרה, לדעתנו, גם אם הם פטורים מבדיקה בארץ המוצא, אנחנו כן ממליצים שהם ייבדקו בנחיתה בארץ, לפחות שתהיה בדיקה אחת. מה עם צוותי האוויר? שואלים כאן על צוותי האוויר. כן, אני מדבר רק על צוותי האוויר עכשיו.

אתה דיברת על הטייסים, אני מדבר על כל - - - לא, אני מדבר על טייסים ודיילים כאחד.

זו אותה התשובה. הוא ממליץ. יש המלצה. דיילים באים במגע עם נוסעים. היה ויימצא דייל שנחת בארץ והוא חולה, אני אצטרך להכניס כנראה את כל המטוס לבידוד. גם את זה צריך לזכור. רגע, הוא לא שמע את כל השאלה. הנחיתם לחסן את הטייסים. אנחנו שואלים האם הנחיתם לחסן גם את צוותי האוויר? בהחלט. אני אומר שוב: בעיניי לחסן את הדיילים לא פחות חשוב מאשר את הטייסים, כי הם באים במגע עם הנוסעים.

יוסי פתאל העלה את סוגיית ההיערכות של משרד הבריאות לתווי תקן בין-לאומיים לסוגיית הדרכון הירוק. אז בניגוד למה שנאמר פה, אנחנו במגעים עם כל הארגונים הבין-לאומיים, כולל ה-OECD, כולל ה-WHO, שכרגע מתנגד לעניין מסיבותיו, וכולל הרבה מאוד מדינות מרכזיות. דיברנו עם צרפת, גרמניה, איטליה, בריטניה, ברמת שרים, ברמה המיניסטריאלית על הסוגיה הזו. יש כרגע הרבה מאוד שאלות, אנחנו בהחלט מתכוונים להיות יחסית בחזית התהליך. להערכתנו ייקח זמן עד שנראה את זה בעולם, בעיקר כי אירופה מתחסנת מאוד לאט, ויש גם סוגיות אתיות, משפטיות ומקצועיות שקצת מעכבות את כל התהליך. להערכתי נצטרך להגיע בהתחלה להסדרים בילטרליים, ובהמשך להצטרף לכל יוזמה בין-לאומית שתיראה ראויה לטובת העניין הזה. בדיקה לא פוטרת הצהרה, אני כבר אומר את זה שוב. והגדרת PCR אני חושב שאמרתי.

אנחנו ממשיכים הקראה. תיקון תקנה 30 בתקנה 30 לתקנות העיקריות בתקנת משנה (א)- ברישה, בסופה יבוא "וכן לא ישהה אדם בטיסה אם לא התקיים בו התנאי האמור בפסקה (3)" בפסקה (1), המילים "לעניין זה מחלים לא ייחשב כחולה" יימחקו,

בפסקת משנה (א), בסופה יבוא ", למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל-nCov;"; אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) על נוסע נכנס ששהה מעל 72 שעות מחוץ לישראל יחולו גם הוראות אלה : אם הוא נוסע נכנס מתקיים בו גם אחד מאלה: הוא קיבל ממצא שלילי ל-nCov בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של כלי הטיס, ולעניין נוסע שהגיע בטיסה הכוללת מעבר, קיבל ממצא שלילי כאמור בבדיקת PCR שביצע במהלך 72 השעות שקדמו למועד ההמראה המתוכנן של הטיסה הראשונה, ובלבד שזמן ההמתנה המתוכנן בין הטיסות אינו עולה על 24 שעות, מי שבידו אישור החלמה תקף שניתן כדין בידי משרד הבריאות בישראל, ובהגדרה החוקית היום דרכון ירוק זה אישור החלמה? לא המותג דרכון ירוק, אלא שבוע לאחר - - - היא תעצור בסעיף 1, היא לא תמשיך הכול. לא, אני רק רציתי לחדד.

כאן נכנס המתחסן. זה בהגדרה אישור החלמה?

המחוסן הוא גם המחלים. (ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), ועדת חריגים הכוללת את המנהל הכללי של משרד רשות האוכלוסין וההגירה, המנהל הכללי של משרד הבריאות או המנהל הכללי של משרד החוץ או נציגיהם (להלן בפסקת משנה זו ועדת החריגים) רשאית לאשר בקשה של נוסע נכנס ששהה מחוץ לישראל מעל 72 שעות, לעלות לטיסה לישראל, גם אם לא התקיים בו האמור בפסקאות משנה (1) או (2), אם שוכנעה כי צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד מצדיק זאת, ובכלל זאת אם קיים קושי ממשי של היעדר נגישות לבדיקות קורונה במקום ההמראה, החלטה לעניין אישור כאמור תהיה בכתב ומנומקת."; בתקנת משנה (ב1) ברישה, אחרי "לא יעלה כנוסע לטיסה בין-לאומית" יבוא "ולא ישהה בה" אחרי "הציג למפעיל האווירי" יבוא "את כל אלה:"; המילים "אישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנת משנה (ב)" יסומנו כפסקה (1) ואחריה יבוא: "(2) אישור על ממצא שלילי ל-nCov בבדיקת PCR כאמור בתקנה משנה (א)(3)(א)(1) או אישור החלמה כאמור בתקנה (א)(3)(א)(2) או אישור ועדת חריגים כמפורט בתקנת משנה (א)(3)(ב);". אני מציע שכאן נעצור. תסבירי לנו מה הקראת כאן.

זה לב התיקון, הסעיף האחרון שהקראתי. הוא מורכב משני חלקים. חלק אחד זה האיסור להיות נוסע בטיסה, לעלות לטיסה לישראל כנוסע, אם לא מתקיימים בך אחד מהתנאים שדיברנו עליהם, או בדיקה או אישור מחלים, שכולל אישור מתחסן, או את האישור של ועדת החריגים. והסעיף השני מדבר על החובה גם להציג את האישור הזה למפעיל האווירי, לחברת התעופה, לפני שאתה עולה לטיסה, וגם חובה של מפעיל אווירי לדרוש את האישור הזה מכל אדם שעולה לטיסה אחד מהאישורים שהקראתי. והחלק השני?

לא, רגע. לגבי ועדת החריגים, אנחנו מבינים שההרכב שלה כולל את מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה יש כאן טעות, זה לא משרד רשות האוכלוסין וההגירה מנכ"ל משרד הבריאות זה לא "או", יש כאן "או" מיותר והמנהל הכללי של משרד החוץ. כלומר ההרכב כולל ייצוג לשלושת המשרדים האלה. או מי מטעמם, יש לי תחושה שלא הם ישבו. או נציג שלהם.

אוקיי, אז זו טעות שבאמת צריך יהיה לתקן.

כאן אתם מדברים על בדיקות קורונה ולא בדיקות PCR אם קיים קושי ממשי של העדר נגישות לבדיקות קורונה במקום ההמראה, שזה בעצם אחד הטעמים או נסיבה ששוקלים אותה לצורך מתן אישור מאת ועדת החריגים, אם אני מבין נכון.

כלומר, רואים בזה כצורך אישי מיוחד. קושי ממשי זה מונח שהוא - - - נתון לפרשנות. לא, אבל זה תלוי נסיבות. הוועדה תחליט, יש לה סמכות.

תיקון תקנה 35. תיקון תקנה 35 בתקנה 35 לתקנות העיקריות בפסקה (13), אחרי "בלי שהציג למפעיל האווירי" יבוא "אישורים לקיום האמור בתקנה 30 ו-"; ואחריה יבוא: "(13א) נוסע נכנס ששהה מחוץ לישראל מעל 72 שעות, השוהה בטיסה בלא שיש לו ממצא שלילי, אישור החלמה או אישור ועדת חריגים כאמור בתקנה 30(א)(3) ובניגוד לתקנה זו," בפסקה (14) אחרי "הציג למפעיל האווירי" יבוא "אישורים לקיום האמור בתקנה 30 ו-". להקריא כבר את תיקון תקנה 36?

לא, תסבירי לנו את 35. אוקיי. תקנה 35 עוסקת בעבירות הפליליות. היא גם מתקנת את העבירות הפליליות, וגם קובעת עבירה פלילית נוספת.

בעצם כבר היום מי שעלה לטיסה בלי אישור שהוא נתן הצהרת בריאות באתר משרד הבריאות, כבר עכשיו זאת עבירה פלילית, למעשה גם לעלות לטיסה בלי זה וגם לא להציג את האישור הזה, וגם על חברת התעופה להעלות אדם בלי הצהרת הבריאות הזאת. ההתאמות שעשינו בתקנה הן כדי שגם האישור הזה, אחד מהאישורים שדיברנו עליהם, עלייה למטוס בלעדיהם, גם היא תהיה עבירה פלילית. לכן יש תיקון של תקנות קיימות, כי זה לא עבירה חדשה, זה בעצם במסגרת אותה חובה, צריך לבדוק עכשיו גם עוד משהו. ולגבי העבירה נוספת, אני אגיד כמה מילים, שמה שהיה בנוסח עד עכשיו זה חובה להציג את זה ולא לעלות לטיסה בלי זה, ומה שעכשיו קבענו זה שיש חובה לשהות בטיסה עם זה. המטרה היא לוודא שאדם יהיה חייב להחזיק את זה איתו לאורך כל הטיסה, כדי שכשהוא יורד מהטיסה בישראל יהיה אפשר לבקש ממנו את האישור הזה, ככה שאם לא יהיה לו אותו, יהיה דרך לגלות את זה שהוא עלה לטיסה בלי האישור הזה.

אחת לגבי ההוראה המהותית בתיקון תקנה 30, שמתקשרת גם לתקנה הזו שעניינה העבירות הפליליות. אתם מדברים על איסור לשהות בטיסה, אני לא כל כך הבנתי איך האיסור הזה ישים זה או שבן אדם עולה לטיסה או שהוא לא עולה לטיסה. אז היא אמרה, היא ענתה. אז אני עניתי מה המטרה. לגבי הניסוח, אני לא יודעת אם משרד המשפטים, המחלקה הפלילית כאן. משרד המשפטים איתנו? כן, בהחלט. שמעת את השאלה של איתי?

שמעתי את השאלה של איתי, ובעצם אני חייבת לומר, שאני לא כל כך מבינה את התהייה לגבי זה. אנחנו באמת הרחבנו פה את העבירה, כדי להפוך אותה גם לעבירה שנעברת בישראל, כדי לאפשר אכיפה כאן בארץ. כי ברור לנו שהשארת האכיפה רק בחו"ל, כך שרק בעלייה למטוס צריך להציג את האישור לא מספקת את האפשרות לאכוף כאן את העבירה. ולכן כשאנחנו אומרים שהעבירה הופכת להיות עבירת שהייה במטוס, זה אומר שכשאדם יורד מהמטוס, וגם סמוך לאחר מכן בשלבים הראשונים שלו בארץ, ככל שמתרחקים וכבר מגיעים ליציאה מהטרמינל, אז כבר אי-אפשר לומר שזה בדיקה אם נעברה עבירה, אבל בשלבים הראשונים כשהוא יורד מהמטוס ובבידוק יכול לבוא פקח ולבדוק האם הדבר הזה התקיים, האם הוא הציג את האישור במהלך הטיסה. ולכן באמצעות הדבר הזה אנחנו מאפשרים את האכיפה כאן, שהיא מאוד דרמטית לדבר הזה.

אנחנו תהינו קודם, ועכשיו כשהשבת לנו והבהרת לנו, התהייה שלנו הוסרה.

כי לא הבנת קודם למה תהינו, אז הסברתי לך למה תהינו.

מצוין.

ועוד שאלה לעניין ניסוח העבירות הפליליות, וכאן צריך להיות מאוד מאוד מדויקים כאשר מנסחים עבירה פלילית. האיסור הוא לעלות למטוס בלי שהצגת אישורים לקיום האמור בתקנה 30 כל תקנה 30. איזה בדיוק אישורים קיימים בכל תקנה 30? אתם דיברתם על אישורים מאוד מאוד ספציפיים עם הפניות ספציפיות לתקנות המשנה בתקנה 30. ואישורים ברבים? זה גם לא אישורים ברבים. יש פה שני אישורים: כל אחד צריך להראות אישור על הצהרת בריאות, שהוא מילא הצהרת בריאות באתר, והאישור השני - - - זה לא נכון מה שאת אומרת. אני מקריא לך את פסקה (14), עם התיקון: מפעיל אווירי שהתיר לנוסע לטוס בלי שאותו נוסע נכנס או נוסע במעבר הציג למפעיל האווירי וכאן מגיע התיקון אישורים לקיום האמור בתקנה 30, כל האישורים, אני לא יודע איזה אישורים ואישור על מסירת הצהרה כאמור בתקנה 30(ב1). אז צריך מאוד לחדד כאן את האישורים שנדרשים. כפי שאמרתי, מדובר בעבירה פלילית.

אז לתקן בהתאם. טוב, ממשיכים. דרך אגב, את מה שהיועץ המשפטי אומר עכשיו ראיתי גם בפועל. בסגר הקודם, כשסגרו את שדות התעופה, אנשים מילאו הצהרת בריאות וחשבו שזה מספיק, ולא הבינו שהם צריכים אשרה מיוחדת לכניסה, והם הגיעו לפה לארץ וכמעט החזירו אותם. 36. תיקון תקנה 36 זאת התקנה שעוסקת בעבירות המנהליות. אתם צריכים לאחד באיזשהו מקום את הטופסולוגיה.

הוא חושב שהוא מילא טופס אחד והוא סיים,

קיבל אישור, ואז הוא לא מבין. או כמו שהוא אומר, תאחדו את זה, שיהיה בטופס רובריקה של הבדיקה שתהיה בתוך אותו טופס, ולא להחזיק שני טפסים נפרדים, ואז הבן-אדם באמת יוצא מבולבל, כי הוא בטוח - - - גם חברות התעופה,

קחי בחשבון שמדובר גם באנשים שלא תמיד העברית זה השפה הראשונה שלהם. חלק מהאנשים שעל המטוסים. ואז באמת יוצא להם שהם מתבלבלים. תאחדו אולי את הטופס, כמו שאמר היועץ המשפטי. אם באמת נדרשים שני הדברים, תאחדו את הטופס גם. זה לא טופס, זה הצגה של אישור. ובכל מקרה העבירה צריכה להיות ברורה. נכון, כי הבן-אדם הגיע לעבירה פלילית. או שצריך להבהיר על איזה אישורים מדובר, אבל אי-אפשר לנסח עבירה פלילית בצורה כל כך רחבה. אבל בסוף גם צריך להיות פרקטי.

אם אתה עושה באותו טופס את שני הדברים, אז הבן-אדם יודע שאם הוא לא מילא שדה חובה - - - לא, אבל רק לעניין הזה, כן חשוב להבהיר, שאת האישור שמציגים, אתה לא מעלה את האישור לאתר של משרד הבריאות, אלא אתה מביא את האישור הזה לחברת התעופה. בסדר, אבל שמענו גם מחברות התעופה שיש בלבול מאוד

שתהיה רובריקה שהוא חייב למלא: יש בידי PCR בתוקף. שיהיה בתוך הצהרת הבריאות. כן, זה יהיה באותו טופס. בבקשה. תיקון תקנה 36 בתקנה 36 לתקנות העיקריות, בתקנת משנה (א), בטבלה במס"ד (10),

במקום "500" יבוא "2,500"; אחרי מס"ד (10) יבוא: אני לא אקריא את הטבלה, אבל עבירה מנהלית נוספת (10א) העבירה היא על הפרת תקנה 35(13א), והסכום הוא 2,500. במס"ד (11), בטור ג' במקום "1,500" יבוא "2,500". אני מבקש שתגידי מה העבירות שבוצעו כאן לקבוע ומה הקנס שיהיה לצידן.

כמו שאמרתי, העבירה החדשה הנוספת היא העבירה שהסביר משרד המשפטים, עבירה על שהייה בטיסה, כדי שיהיה אפשר לאכוף כאן בישראל. אז זאת העבירה שנוספה. הקנס עליה הוא 2,500. זה אותו דבר כמו הקנס על עלייה למטוס מבלי להציג את אותו אישור. לכן גם העלייה מ-500 ל-2,500. למה זה עלה? הרצון הוא באמת לתמרץ כמה שיותר לעשות את הבדיקה הזאת, קנס של 500 לא נראה לנו מספיק. אגלה לך סוד: מי שרוצה להגיע לארץ, גם ב-2,500 יגיע. אבל יותר טוב מכלום.

אבל יותר טוב מ-500. ואני רק אגיד שהתיקון האחרון, שהעלייה מ-1,500 ל-2,500 היא לגבי כלי טיס קטן יותר. על מי מוטלת כאן החובה? על מי בעצם תחול העבירה? זאת העבירה על המפעיל האווירי להעלות אדם לטיסה, מבלי שאותו אדם הציג את אחד מהאישורים שדיברנו עליהם. וכבר היום על כלי טיס גדול העבירה הזאת היא 2,500. בעצם עשינו קנסות קצת יותר נמוכים לכלי טיס שהם קטנים יותר.

לגבי העבירה הזאת ספציפית חשבנו שלא נכון לעשות מדרג, בגלל שהעבירה היא על כל אדם כזה שאתה מעלה, ואז בכל מקרה יש התייחסות לגודל, כי אם כלי הטיס הוא קטן, עלו חמישה אנשים, אז זה 2,500 כפול חמש, ואם זה כלי טיס גדול, עלו 200 אנשים 2,500 כפול 200. ותזכירי לוועדה, מי הגורמים שמוסמכים להטיל את אותם קנסות? אז על אנשים פרטיים המשטרה; ועל חברות התעופה גם רשות התעופה האזרחית. זאת אומרת, שאם נכנס מטוס עם 100 נוסעים, ואף אחד לא עשה את הבדיקות האלה 250,000 שקל? כן, הרעיון הוא להפחיד מאוד. לא, בסדר, רק רציתי לוודא. לא מספיק הכסף של הדוחות ביישובים הערבים, אז צריך עוד. תודה. תיקון התוספת השלישית. אני יכול להעיר הערה, אדוני היושב-ראש, לגבי הערה שהעיר איתי עצמון? מי הדובר? שי סומך ממשרד המשפטים. בבקשה, אדוני. איתי, הערת לגבי הנושא של הגדרת בדיקת קורונה.

ההגדרה בחוק היא יותר רחבה מבדיקת PCR, היא כוללת גם בדיקת קורונה מיידית. והכוונה של התקנות היא שהבדיקה תהיה בדיקת PCR, שלפי מה שאני יודע היא בדיקה יותר אמינה מבדיקת הקורונה המיידית. אנחנו דרשנו הסבר, ואשי נתן לנו אותו כמו שצריך. והגדרה כפי שמקובל לכתוב בחקיקה. לא היה לי שום ויכוח עקרוני, אפשר לקבוע כל מיני סוגים של בדיקות, צריך פשוט להגדיר, כי אנחנו בכל זאת עוסקים בחקיקה. בוא אומר משהו שנכון גם לחדשים, גם לוותיקים, גם לפרוטוקול,

שאלות שמתעוררות פה קודם כול טוב ללמוד, אנחנו לא יודעים הכול, אבל לפעמים גם כשיודעים צריך לשאול, כדי שזה ייאמר וכדי שזה ייכתב. וצאו מתוך הנחה שלא כולם חיים את ההוויה המשפטית שלכם או התעופתית או הבריאותית, ולכן צריך כשאומרים מושגים להסביר אותם.

תקנה 5. תיקון התוספת השלישית בתוספת השנייה לתקנות העיקריות - - אז כותרת השוליים זה תיקון התוספת השנייה, לא השלישית. - - בחלק ג', בפרט (3)(א), בסופו יבוא " למעט אדם שלאחר מועד תחילת התסמינים ביצע בדיקת PCR וקיבל תוצאה עם ממצא שלילי ל-nCov;", ואחרי פרט (3) יבוא: "(3א) מתקיים בו האמור בתקנה 30(א)(3)" שהקראנו והסברנו, נכון. מה זה התיקון הזה? התיקון הוא במטרה להתאים את הצהרת הבריאות לתיקונים שעשינו כאן.

אלה הפרטים שיהיו כלולים בהצהרת הבריאות של הנושא? ואתם מתאימים את מה שאמור להיות בטופס, כאן התוספת כוללת רק את הפרטים, הטפסים יותאמו לתיקון שעכשיו הוועדה דנה בו. בדיוק. ועכשיו תחילה. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י' בשבט התשפ"א (23 בינואר 2021). יש לי שאלה. עכשיו חברי הכנסת. קודם כול שאלה: אם תחילתן של התקנות מלכתחילה הייתה אמורה להיות ב-23 בינואר, למה היה דחוף לממשלה שאתמול נאשר את זה? מה אתה שואל אותה? תשאל אותי. לא היה דחוף. שגית אמרה לי שזה היה דחוף לממשלה. כן, הממשלה אמרה לי. למה היה להם דחוף אתמול? כי אחרי חודשים שלא הייתה ודאות, רצו לתת ודאות.

אותי לימדו, כשמשהו לא ברור לך, ויש סיכוי שלא תקבל תשובה,

שלא ישקרו לך. במקרה הזה אני לא הולך לשקר לך. הוא לא הצליח לשכנע אותי מה דחוף, אני הבנתי שזה לשדר חירום, לשדר דחיפות, לאשר את זה כמה שיותר מהר. לא היה איזה משהו שהסבירו לי שאתמול בלילה או היום.

במיוחד שאיתי כבר בדיון המקדים ברגע שוועדת החוקה ביטלה, לא עמד לנו הצידוק של הדחיפות, אמרנו: ממילא הכול מתעכב, אז ביטלנו. אבל נתנו כבר מענה בחוק לגבי תקנות הקורונה, שאם הוועדה לא מתכנסת ולא מאשרת זה נכנס לתוקף. זה בכל מקרה אחרי 24 שעות מתפרסם ונכנס לתוקף. השאלה שלך במקום. אז, ברשותך, אני גם לוקח את זכות הדיבור בקצרה.

לדעתי פשוט הממשלה הזאת בפניקה אחת גדולה. מותר לך להגיד מה שאתה רוצה. המחדל של נתב"ג זה מחדל לאומי, שעוד ייחקר ובטוח ייבדק בוועדת החקירה שתקום סביב כל נושא הקורונה. וכל הקורונה הגיעה למדינת ישראל דרך נתב"ג, כל המוטציות יובאו לישראל דרך נתב"ג. והפניקה הזאת גרמה עכשיו לסגירת נתב"ג בצורה של פניקה. רצו להביא את זה באישון לילה בכדי למנוע דיון ציבורי אמיתי, בכדי שאנשים לא יוכלו לבוא ולהגיד את זה.

טוב שזה קרה, ברור שנצביע בעד זה קרה מאוחר מדי, עם יותר מ-4,000 הרוגים ומתים סתם. חבל שזה קרה. ואני מקווה שמעכשיו ועד שנתגבר על הקורונה לא יהיו עוד מחדלים כאלה, ואנחנו כאן בשביל למנוע אותם. מחאתך התקבלה, נשמעה והושמעה. בבקשה, גברתי. שני דברים: אני כן מסכימה עם כל הבעייתיות של ההתנהלות בנתב"ג. ובלי שום ספק, המוטציות החדשות לא היו מגיעות אלינו אם - - - רק אני רוצה להזכיר לחברים, אנחנו כאן בוועדת הכלכלה - - רצינו לפתוח. - - סנטנו במשרד התחבורה, ודרשנו מהם לפתוח לאלתר את שדות התעופה ואת השמיים.

אז אני אמשיך את המשפט שלי. אני חייב לומר את זה בהגינות. ועדיין זה לא סותר לגבי הבדיקות. זה לא סותר.

הילה, היא ברשות דיבור עכשיו. זה החצי הראשון של הדברים שלי. החצי השני של המשפט, שהיה צריך לפעול ולעשות את כל מה שצריך, כדי לבדוק ולוודא שלא נגיע למצב הזה. הדבר השני, אני לא בטוחה שכולנו צריכים להצביע בעד. אני אישית לא רואה לנכון, כי יש כאן דברים מסביב שהם לא סגורים. ואני לא יכולה לקבל את זה שזה קשור לדברים אחרים. אם אנחנו מצביעים על דבר, צריך לתת את כל החבילה, שיהיה סגור הרמטית מכל הצדדים, גם להגן על הנוסע וגם להגן על העובד בשדה התעופה וגם להגן על האזרח שאחר כך יפגוש את אותו אזרח שחזר מחו"ל.

זו הזדמנות לכולנו לברך אותך. בהצלחה. בירכנו אותו כשהחלפתי אותך. אני שמח שעשית את זה וגילית רגישות, אבל עומדת לי הזכות.

תודה רבה. אני אומנם חבר כנסת רק שבועיים, אבל הדיון הזה, אדוני היושב-ראש, היה אמור להתקיים כאן לפני עשרה חודשים לפחות. בינתיים מתחילת המשבר 750,000 אנשים נכנסו לארץ בלי בדיקות, לא פחות מ-4,000 ישראלים מתו מהמחלה. עכשיו שר הבריאות אומר שב-21 בדצמבר לראשונה הם העלו את הסוגיה. סליחה, 21 בדצמבר? הפכו את שדה התעופה לתחנת ייבוא והפצה של המחלה. הבוקר פורסם, אדוני היושב-ראש, ש-56% מהעצמאים לא עובדים כמעט שנה. ההכנסה הממוצעת של העצמאים ירדה ב-47%. הציבור נחנק בסגרים והתחלואה בשיא. אני חושב שמדובר במחדל,

שחבר הכנסת טופורובסקי אמר, ובצדק, שעוד ייחקר. אנחנו מאשרים היום את התקנות בכאב גדול, כי מחיר ההפקרות הוא כואב. תודה.

מה שאמרת, כבוד היושב-ראש, הוא נכון. אנחנו פה פתחנו את השמיים, התעקשנו על פתיחת השמיים. אני חושבת שעדיין, גם במצב שאנחנו נמצאים בו היום, אנחנו יכולים לקחת שבועיים קדימה, שבועיים אחורה, אנחנו חוזרים על אותה אמרה ברורה: צריך ללמוד לחיות עם הקורונה. עם זאת, אני הייתי בביקור למשל בנתב"ג עם הוועדה לביקורת המדינה, ושם כבר לפני חודשים הצביע מנכ"ל נתב"ג והצביעו הגורמים המקצועיים: בבקשה, תתעקשו בשבילנו שיבדקו את האנשים, או בצאתם או בכניסתם. ביקרנו במעבדה, המעבדה הייתה קיימת, יכולה לפעול. בסופו של דבר מה שאנחנו רואים זה רק באמת חילופי האשמות בין שר התחבורה הקודם לשרת התחבורה הנוכחית. לבין משרד הבריאות ומשרד המשפטים וכו'.

ואני רק אומרת בצורה ברורה: אכן, אני מסכימה פה עם חבריי, היה פה מחדל שלצערי גם גרם למספרים המאוד-מאוד גבוהים, וגם השלכותיו לגבי המתים עוד יתבררו. אני אומרת בצורה שחייבת להיאמר פה, לצד קשירת הכתרים המאוד-חשובים לגבי מערך החיסונים היעיל שמתבצע פה בארץ: צריך גם לקחת אחריות. וצריך שיבוא הבן-אדם שייקח אחריות, מעבר להייתה אי הבנה, מי קיבל פה את ההחלטה, או יותר נכון מי לא קיבל את ההחלטה? מי דחה את הגורמים המקצועיים שהצביעו על כך? ולא לגלגל את זה לגורמים משפטיים, שהינה הרי ראינו, ברגע שהממשלה אמרה בצורה ברורה: אני רוצה, הגורמים המשפטיים ידעו לבצע. ואנחנו עושים את תפקידנו פה כחברי ועדת הכלכלה,

לא פחות מלאשר את התקנות האלה, הוא להצביע, כדי שהיום יילמד לפני הטעות הבאה.

אדוני היושב-ראש, אני כבר אמרתי אבל אני חוזר על הדרישה שלי: יש להקים ועדת חקירה ממלכתית מיד לאחר הבחירות, וההתנהלות של נתב"ג וההתנהלות של הקמת מעבדות בנתב"ג זה נושא שחייב להיחקר. ואם אנחנו משווים אותנו ואת משבר הקורונה למלחמת יום הכיפורים, אז גם שם הייתה ועדה שחסמו את זה ל-30 שנה, ואני מת לדעת מה נתניהו ראש הממשלה מפחד שידעו על ההחלטות שהתקבלו בסבב הראשון של הקורונה. אני רוצה לדעת. אם כבר אתה משווה אני לא השוויתי את זה ליום כיפור ראש הממשלה משווה את הקורונה ליום כיפור, אז שנדע מה הוא מסתיר מהציבור. שמעתי בקצה האוזן ששר הבריאות שלו לא מתנגד לחשיפה. אז בוא נחשוף את הדברים.

שנייה, עוד לא סיימתי. תן לי שלוש דקות לפחות. אני רוצה שהציבור ידע על

וגם ידע כיצד הממשלה היום מנהלת את המשבר הזה, כי אני אמרתי פעם בוועדה, שמדינת ישראל זה כמו אי. אז אני לא רוצה להשוות לגואנטנמו, אני רוצה להשוות לדרום קוריאה, לניו זילנד ולקפריסין. שם אף אחד אפילו לא חושב על חיסונים ניצחו את הקורונה, ויש גם תעופה. זה מה שאני מבקש שאנשים יחשבו כשאנחנו מסתכלים על הפתרון של משבר הקורונה.

יצחק פינדרוס. אני חייב לומר שהקורונה זה החגיגה לפוליטיקאים, זה הסבל של האזרחים והחגיגה לפוליטיקאים. ואתה לא פוליטיקאי. ואני אגיד גם למה. כי יכול לשבת אותו פוליטיקאי באותה ועדה יום אחרי יום ביום הראשון לצעוק שצריך לפתוח את השדות בצורה חופשית, וביום השני לצעוק למה פתחו את השדות וזה שערורייה. ותאמינו לי, אני יושב פה ופשוט מתמוגג מהדבר הזה. מדינת ישראל מתמודדת עם משבר שכל העולם מתמודד, שאין תו"ל איך להתמודד איתו. ואתה מקבל החלטות חדשות בכל יום, וכל יום אתה מנסה לעשות את הטוב ביותר. ואתה יודע מה? בסיכומם של עשרה חודשים, באופן יחסי למה שאני רואה,

ברוב המדינות המתקדמות, מדינת ישראל עשתה צעדים, לא חושב שבגלל חוכמתו של מישהו כזה, אז ניסתה לעשות כמו כל מדינה, אבל הייתה לה סיעתא דשמייא, כמו כל מדינה את המקסימום שהוא יכולה לעשות. הדבר הזה הוא נכון, וצריך לעשות אותו וצריך לגבות אותו.

כמו שאמרו כולם, גם לפתוח יותר, גם לסגור יותר. הכול נכון. וזה נחמד, אתה יכול לשבת בוועדה ולהגיד. התקנות האלה באות, צריך לאשר אותן. כמו שאמרתי, בגלל שהתקנות האלה מוגבלות, אם היה דיון גם על כל הנושא של ועדת החריגים, ומי נכנס לארץ, מי לא נכנס לארץ, יש לי הרבה מה לומר על ההתנהלות של משרדי הממשלה. יש לי גם ביקורת, כי אני גם בסוף פוליטיקאי. אבל אני חושב שאנחנו צריכים לאשר את התקנות האלה, ויפה שעה אחת קודם.

אז קודם כול, אני מסכימה איתך, ידידי היקר, זו בהחלט חגיגה לפוליטיקאים. ואני כאן גם שומעת כל פעם הסתייגויות וצעקות. ומצד שני, כשמתחברים לקהלים כאלו ואחרים, אז מסכימים איתם ואומרים: לא, צריך לשחרר קצת. צריך לבדוק אכן איך התנהלנו כאן במהלך המשבר הזה, אבל ראוי לציין שאנחנו נמצאים בניסוי וטעייה, תוך כדי אנחנו לומדים, ותוך כדי מסיקים מסקנות, וטוב שהגענו להחלטות הללו.

פינדרוס,

אני נוסע הרבה לכאן, וזה יוצא באותן שעות, בהגבלות הקודמות כשהיה פייק סגר למה אין מחסומים בכבישים? כששמו מחסומים בכבישים למה הם שמים מחסומים בכבישים? כן, חגיגה. לא, אין מחסומים. למה מביאים חיסונים? למה לא מחסנים את כולם? אתה שם מחסום ואתה בודק מכונית אחת מ-50?

נכון. אז תעשה מחסום, תעצור כל מכונית חמישית. זה הבוקר. מחר כשלא יהיה מחסום, אתה תצעק: למה אין מחסומים? רבותיי, הרצאה חשובה. אתם החטאתם את המטרה. עוד לא קם הפוליטיקאי שמראיין את איש התקשורת. אבל הפסקתי אותך באמצע. אז מה שאני אומרת, אני מברכת על כל צעד שאנחנו מקבלים בעקבות איזשהם נתונים שמגיעים לשולחן הזה או לשולחנות אחרים. אנחנו חייבים להיות קשובים לצרכים מצד אחד, ומצד שני לתוצאות. ויפה מאוד עושה ראש הממשלה, כשהוא מנהל את המשבר הזה כפי שהוא מנהל.

גברתי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אני אורחת פה בוועדה. את לא אורחת, חברת הכנסת מן המניין. אורחת בוועדה הזאת. עוד לפני שאתם מצביעים, אני כן רציתי להשמיע פה את זעקת העולים שאני משמיעה בכל ועדה בבית הזה מתחילת משבר הקורונה. אני רוצה להסביר, שיש עולים ותיקים וחדשים, שהגשימו את חזון, ייעוד וערכי מדינת ישראל עם עלייתם ארצה. הם לא ראו לא את ההורים ולא את הילדים שלהם ממרץ, ללא שום מדיניות ברורה ושקופה. כל מה שהצלחתי לעשות זה להרחיב קריטריונים, כדי שחיילים בודדים, בנות שירות ומי שילדו בארץ לבדם יזכו לביקורים כאלה. אני מאוד מקווה, אדוני היושב-ראש, שהתקנות האלה שאתם מצביעים עליהן היום ייקחו בחשבון גם את הקהל הענק, העצום הזה של עולים ותיקים וחדשים, וינגישו בשפות שונות את ההשלכות, כיוון שאי-אפשר לחשוב ולרגע לא להבין את הקושי הגדול אל מול המשבר הכלכלי,

הבריאותי הגדול שפקד את כל החברה הישראלית. ואני מאוד מקווה שתתעקשו על כך לפני שאתם מצביעים על התקנות.

לא, פשוט חזרו מההסכמות. בהקשר למה שמיכל אומרת, היה דיון בוועדת העלייה והקליטה, היו הסכמות עם רשות האוכלוסין וההגירה, דוד ביטן, שכרגע נאבק על חייו ואנחנו מאחלים לו החלמה מהירה, סיכם עם רשות האוכלוסין וההגירה, ולצערי אחר כך קיבלנו מכתב ששר הפנים, שראש המפלגה שלך, כנראה לא רוצה לקחת סיכונים.

אז אתה מסכם, ואתה חוזר מההסכמות.

כיוון שהכול בכפוף להנחיות משרד הבריאות,

כרגע אנחנו לא שם. כרגע התקנות האלה - - - אמרתי את זה בתחילת הדיון, הסבירו שאין הבדל.

זו דוגמה לחוסר ההתנהלות. אתה מבין, יעקב?

אתה מסכם משהו, אתה אומר: בוא נעשה את זה במסגרת, בוא נכניס, ואתה מפר את ההסכמות. ואתה מתפלא אחר כך שהמדינה לא מתנהלת. רבותיי, התקנות האלה מגבילות אפילו ישראלי חולה, שהוא לא יכול לעלות לארץ. לגבי מידע, בוודאי שצריך להנגיש אותו בכל השפות ולתת להם את כל המידע. תודה רבה. ועכשיו אנחנו ניגשים להצבעה על כל התקנות.

יש פה הסכמות, זה לא העניין. היישום, זה מה שחשוב פה. מי נגד?

אין נמנעים. הצבעה התקנות אושרו.

אני מודה לכל החברים. אין ספק - - - יושב-ראש הוועדה, אפשר משפט? רגע, אני אומר משפט. אני אומר לכם: ראו, משרדי הממשלה, היינו בתקנות תעופה פעם, פעמיים, שלוש. חלקן אושרו כאן, והתברר בדיעבד שלא קוימו. כדי שלא מחר נזרוק את זה על משרד כזה או יועץ משפטי כזה, אם יהיה קושי, הינה אני מודיע את זה לוועדה: אם יהיה קושי ליישם סעיף אחד מהתקנות האלה, אני מבקש לחזור לוועדה, לדווח לנו. לא אחרי שנמצא את עצמנו עוד פעם לפני שוקת שבורה. תודה רבה. כך או כך לפני ה-3 בפברואר תהיה תחנה נוספת להארכה, ואז כל ההסדר נבחן שוב. עופר מלכה, לפני שאני נועל את הדיון, רצית להתייחס? כן, היו פה כמה שאלות שאני חייב להתייחס. בוא, הדיון הוצבע. חבל, עופר. הדיון הוצבע וגמרנו. תודה רבה, הישיבה נעולה.